לא צריך, אנחנו חברי כנסת ואחראים על עצמנו, אנחנו נדאג שיבואו רק שניים. זה לא לעניין. אני לא יכול להיכנס לזה עד כדי כך. בכל נוהל שקשור לעבודה של חברי הכנסת, זה צריך לעבור כאן בתוך הוועדה הזאת. אנחנו נמשיך בישיבה. יהיו לנו היום כנראה עוד מספר ישיבות של הוועדה המסדרת. הבקשה הראשונה היא בקשה להקדמת הדיון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף-2020. יש לי הצעה לסדר, אדוני היושב-ראש, בנושא הבקשה לפטור מחובת הנחה על הצעת חוק של פקיעת תשלומי הלוואות. אני כבר אגיע לזה. יש פה בקשה להקדמת דיון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה),

רגע, הצעה לסדר, דיברנו בשבוע שעבר על כך שנעביר את הצעת החוק אתם מאלצים אותי להגיע - - - חבר'ה, בחדר שלנו לא שומעים כלום,

אני רוצה רגע לגמור את הנושא ואז - - - לא, לא,

מה זה לא, לא.

אתה לא רוצה שאני אעשה את - - - אחרי שאדבר. אני שואלת.